אני רואה שאנשי יש עתיד עושים משמרות,

אני הייתי אתמול. עד איזה שעה?

שבע וחצי. נראה לך שאנחנו עייפים? נראה לך? ככה אתה מכיר אותי? אני סיימתי עם חלק מאנשי יש עתיד את הלילה, ואני מתחיל פה בבוקר ואף אחד מאלה שהיו פה אתמול לא נמצא פה היום, כמובן חוץ מפרופ' טליה איינהורן. כי חוץ מהוועדה שלך יש עוד כמה דברים חשובים לעשות במדינה. אני לא מתחרה עם הפרופ', אבל אל תדאג. , כי איחרת.

דיברת אתמול, תאמין לי, יותר זמן ממה שאני מדבר עכשיו, ברצף. אני ישנתי טוב בלילה, ואני מוכן - - - אפשר לבדוק, תודה. - - - הוא עוד לא סיים. אבל בשנת 2015 היה משבר גדול ביחסים בין בית המשפט העליון לבין הכנסת על רקע הביטולים החוזרים והנשנים של חוקי המסתננים,

אני הקטן אמרתי שאני רואה את תפקידי, ואז לא הייתי לא חבר כנסת ולא נשאתי בשום משרה רשמית,

ברחובות בגלל חוסר האחריות של בית המשפט העליון. ואני מנסה לייצר מערכת שתנטרל

וזה חד וחלק וזה לא לדיון, אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים נורמה נורמלית, של אדם שאומר: אני טוען שמה שאומרים שקרה, לא קרה, כי אני מדברת על יו"ר לשכת עורכי הדין, אבל אני לוקח אחריות ומתוקף תפקידי אני מיד מתפטר. ומה כל הבוקה ומבוקה שאנחנו רואים כאן

היא בדיוק נשענת על העובדה שראשי

שתיים, שיש לנו שר שנחוש לחזור למשרד וכשר עם חקיקה שתרסק את היכולת של שופטים,

במינויים פוליטיים של שרים ושל ראשי ממשלה,

לאזרח ודין אחד לציבור. וכאן אני רוצה לסיים את הערת הפתיחה שלי ולהפנות אליך שאלה, ואני אשמח שנייחד לזה זמן בהמשך

אבל אתה קטעת אותי, אתה עושה פה מניפולציה לא ראויה. אבל זה לא זמן דיבור שלך.

לא זמן דיבור שלך.

פרקש. אתה לא מנהל שום שיח, אתה נואם פה כבר 40 דקות. אתה קוטע את דבריי.

אתה קטעת אותי. כשאני עונה לך, אתה מנסה לסתום לי את

אני הייתי מתמחה בבית המשפט העליון של מדינת ישראל. הרגשתי תחושת כבוד מאוד גדולה להיות שם, להגיע בשש בבוקר, לצאת בחצות, הרגשתי שמסתובבים סביבי ענקים, אני הייתי בתקופה

אבל אנחנו יודעים ששר המשפטים עומד על מינוי נשיא בית המשפט העליון. לא, זה לא מה שכתוב. אין בעיה, אז לא, אז בוא נתקדם.

או שאת רוצה להמציא דברים?

אני מזמינה אותך לעשות דיון מיוחד על מה הן הפשרות שלך, היושב-ראש, נשמח לדבר על זה.

אני לא כל כך הצלחתי להבין, אם את קוראת לדבר הזה מהפכה משטרית ומבחינתך אי אפשר לדבר על כלום, כי הכול קשור לכול, אני מנסה להבין לאיזה פשרה את

מה קורה כאן?

זה לא עובד ככה. אתה חושב שאנחנו כאן כדי להוכיח לך משהו?

מבין שניצלתם את זמן הדיבור של הפתיחה בקטיעת הדברים שלי ושל

מה שתרצה, המיקרופון שלך.

בכל הזמן יכולת לתת לנו לדבר, ואולי תענה לנו אחרי. המיקרופון שלך, יוראי.

היושב-ראש, אנחנו בנקודה חשובה, תגיד מה אתה חושב. רבותי חברי האופוזיציה הנכבדים עד מאוד, יש שתי דרכים לעשות דיון. דרך אחת היא שאני אגיד לכל אחד: חבר'ה, שלוש דקות

חבר הכנסת יואב סגלוביץ,

אני חושב שלפעמים אפשר לעשות את זה בהתאם לזמנים. היום הוא יום קצר. קודם

יצחק שמיר אמר: אני לא ארשה לעצמי לפלג את העם היהודי, והוא הקים ממשלת אחדות לאומית שנייה בראשותו ללא רוטציה. אני מציע לכולנו שהדוגמה ההיסטורית הזו של יצחק שמיר תעמוד לנגד עינינו. תראה אדוני היו"ר, אני מסכים שצריך לעשות הליך חקיקה, ובסיום דבריי אני גם אגיד מה אני מציע. בסדר גמור,

אנחנו היום כמו שכבודו בוודאי מכיר,

אז אני אבדוק את התקלה, אני לא יודע.

רוטמן, אתה לא מפסיק לדבר על אהרון ברק ועל חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אז יש לך הזדמנות לשמוע. אתה מבזבז את הזמן של כולנו

במהלך החקיקה עצמה,

זו היתה ועדת

שלא יעלה בדעתכם שיכולתי להעביר את החוקים

הן השתתפו בכל הדיונים, גם דגל התורה, גם המפד"ל,

ש"ס ואגודת ישראל. עשינו את הפשרות הנחוצות, קודם כל במקום מדינה דמוקרטית מדינה יהודית ודמוקרטית. דבר

נעשה, ברור, לא הבנתי.

ברור, כחלק מההסכמות,

אין בינינו מחלוקת. הוציאו את השוויון, וכדי להגיע לאותה הסכמה רחבה שאתה מדבר עליה של הרבה מאוד

אדוני היו"ר, האמת היא שלא כתבנו במפורש את זכות השוויון, הבנו שזכות השוויון גלומה בכבוד האדם. כך הבנתם?

ולכן כשזה הופיע בנוסח לצד ואז הוצאתם, חשבתם שסתם זאת היתה טעות סופר? אדוני

וקוראים לרפורמה הזאת,

בסדר? והגענו להסכמה,

שהכנסתי בהסכמה, ואפילו הצלחנו להגיע להסכמה רחבה בכנסת כמה וכמה מפלגות, קואליציה ואופוזיציה,

אני נותן לך תשובה אמיתית. אדוני היו"ר, אתה לא מכניס בתוך חוק נושאים שיעוררו ויכוח גדול, ויחד עם זה יכשילו אותך בהעברת החוק. עניין החקיקה זה לא עניין הכי

יחד עם זאת, אני רוצה לומר לך אדוני, שאני לא מתנגד לפסקת ההתגברות, בתנאים נכונים ובמבנה נכון, וזאת אני אמרתי כבר לפני 10 שנים. הכרה של

מתי אפשר לפגוע בהן? כשיש אינטרס לאומי כבד משקל,

עכשיו השאלה מי יכריע שאכן קיים אינטרס לאומי כבד משקל. הכנסת מעבירה חוק, בית המשפט אומר: סליחה, אתם פגעתם בזכות יסוד של היחיד,

לא לתכלית ראויה - - לא לתכלית ראויה, או לא במידה שעולה על הנדרש. אומרת הכנסת לבית

נכון, וגם יש מקרים

בסופו של דבר, אנחנו לא נשלול את שיקול הדעת מבית המשפט.

אני מסכים עם מה שאתה אומר, אדוני היו"ר,

מצוין, אני מודה לך. כשאנחנו נעסוק בנושא ההתגברות, אני אשמח שתבוא ותרחיב גם על הפתרון שלך וגם על הרקע. אשמח לבוא, וגם אביא ספרים שלי ואחלק חינם. עוד נקודה אחת שאני כן אשמח שתתייחס.

אני לא אחזור על הטקסט הארוך, אני לא חושב שהדרך הנכונה

כנ"ל לגבי השוויון. זאת אומרת, אני כן הייתי חושב לתומי,

ואני חולק על זה, אבל אני אומר, גם אם הייתי מניח את זה, השאלה אם בית משפט העליון יוכל

שהיא פגיעה לא מידתית,

גם 120 ח"כים לא יכולים להתגבר על הדבר הזה. טוב שאתה לפחות את הדבר הזה - - - אבל לזכותה צריך לומר שהיא לא היתה פוליטיקאית אף

תשמע,

הזאת וגם בוועדות אחרות; אגב תיקונים מאוד משמעותיים, שעשו שינוי בסדרי עולם, אבל הם לא נעשו בצורה

היא אומרת: אני מוכנה לדבר,

עצם התנאי שלי לדבר הוא שאתה תעצור את הדיונים, ואני האדם - - - גם אני לא מנהלת משא ומתן עם מי שמאיים עלי.

אתה עושה את זה כל שנייה, אני העניין? את נכנסת, תופסת את המיקרופון, עד שקוראים אותך לסדר שלוש פעמים. אבל אתה לא אומר את האמת. אתה לא אומר את האמת. את טועה, כי העו"סיות והסייעות לא פונות לבג"צ.

דיברתי על הדבר המשותף הזה יחד - - - לא, זה לא קשור אליהם. הם פונים לבית משפט לעניינים

ההתנהלות של הוועדה הזאת תחת ניהולך היא פשוט מתחת לכל ביקורת. תודה רבה. יש מנהל ועדה. מי שפונה בצורה ציבורית כדי לתפוס זמן דיון על רשימת דוברים, בעיניי משבש את הדיון.

תציגי את עצמך גם לפרוטוקול.

אבל בוא נקרא קטע מתוך פסק דין של עוזי פוגלמן בספטמבר 2014. - - - - - - יש לך משהו אישי נגדי.

למרות שאני הראשון שנכנס לפה לחדר הוועדה.

בסדר הוא היה פה. אני צריכה פה איזה רציפות בדיבור. - - - למרות שהגעתי בבוקר, אבל כנראה שלא רוצים לתת לי לדבר בחדר הוועדה. לא רוצים שתהיה פה בכלל. צא בבקשה, תודה. (חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יוצא מחדר הוועדה.) שפי

אבל זה הגיוני שהיא מבקרת אנשים שתורמים מכספם למי הם תורמים? זה נשמע לכם הגיוני?

רוצה להמשיך, יש לי עוד שתי מילים. אתך על הנושא של הוצאת דיבה - - - שפי, לא להתייחס לחברי

לא מנומס. - - על זכויות חברי הכנסת,

בעיניי לפחות, רעיונות נהדרים והקשבת והגבת והבטחת גם שננסה לקדם אותם, אבל בסופו של דבר החוק עבר ללא שינוי של

בדיוק להפך. והדבר האחרון,

ואני מכנה אותה "הפיכה משפטית", תחזק את הדמוקרטיה אתה אמרת את זה, שר המשפטים אומר את

אני חייב לצאת לכמה דקות. יש דוברים שמאוד מאוד התעקשו לדבר כשאני נמצא, אז אני רוצה לכבד את

תגדירי לי קבוצה. אין שום בעיה,

ואז אם משהו לא יהיה מובן, אני אשמח לחדד. תגדירי לי קבוצה. תני לי

לא, היא אמרה שיש חינוך דיפרנציאלי. ואין חינוך

אין חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי-דתי, חינוך דתי? לא כל אחד מלמד סך ערכים אחר?

תביא תכל'ס, אל תביא לנו סתם דוגמאות תלושות.

אבל את לא שמעת את השאלה, אז איך תעני לי?

רוטמן, בבקשה תתייחס... פרופ' חאלד גנאים מאוניברסיטת חיפה, בבקשה.

קודם כל אני רוצה להגיד, שאם מסתכלים על חקיקות בעולם וגם על חוקי יסוד שהתקבלו ונשארו בחיים לתקופה ארוכה, מדובר בחוקי יסוד או בחקיקות שהתקבלו בעת משבר של החברה. החברה הישראלית נמצאת

אני רוצה לשאול אותך לגבי זה לצורך העניין, ישב פה אוריאל לין, לכן אני גם שואל אותך, ואמר שאת סוגיית הביקורת החוקתית על ידי בית המשפט, או את סוגיית השוויון, שאני מניח שהיא אחת הסוגיות הקרובות ביותר ללבך וגם ללבי, ההגנה החוקתית על שוויון,

כשאתה עושה זכויות יסוד פרטיקולריות, הזכות לשוויון נמצאת

ואז המרחב או ההיקף של הזכות לכבוד היא מצומצמת. לכן בגרמניה עשו את זה ואמרו: הזכות לכבוד

כיוון שהוועדה הזאת מתנהלת כשימוע פרטי שלך את סוללת המומחים,

גם אם אתה היית שואל שאלה, אתה יודע טוב מאוד, שהייתי מאפשר לך לשאול.

גלעד ניהל את הוועדה הזו בשנה האחרונה, ושמחה, זה לא היה מופע אימים,

חברת הכנסת נעמה לזימי, אני

מעולה, תן לו כבר לדבר פעם שנייה, סליחה.

אני אשיב, יושב-ראש הוועדה. בהקשר לשוויון, עכשיו אני עוסק בנושא של סיוע להתאבדות, כי בעולם המערבי הנטייה היא לבטל בכלל את איסור סיוע להתאבדות. יש פסיקה של הרבה מדינות, אני לא רוצה להזכיר, אבל אזכיר שני גופים, בית דין אירופי לזכויות אדם וגם בית המשפט החוקתי האוסטרי. שם דנו בסעיף 8 לאמנה האירופית לזכויות אדם, שמדברת רק על האוטונומיה, ושם הכניסו את השוויון, כלומר בכל העולם כן מכניסים את השוויון, בין אם הוא מופיע במפורש ובין אם הוא לא מופיע במפורש. לכן מה שעשה בית המשפט העליון לא שונה משאר המדינות, ואתה יודע בוודאות, שהאמנה האירופית לזכויות אדם וחוק היסוד הגרמני והחוקה האמריקנית הם המסמכים החשובים ביותר בעולם בהקשר החוקתי. לנושא השני, כשאני מדבר על זכויות אדם, ואמרנו כמה מגילת זכויות אדם חשובה מאוד, פסקת התגברות ברוב של 61 למעשה מבטלת כליל את חוקי היסוד. בתיאוריה יש לך חוקי יסוד, אבל בפועל אתה יכול לקבל חוק ולכתוב לו אתה אפילו לא חייב ללכת לבית המשפט העליון שיגיד שהחוק פסול ואז לקבל את החוק בשנית, אתה מראש יכול להגיד: על אף חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אני מקבל את החוק. כלומר מלכתחילה אתה בתור משטר, לא משנה באיזה מפלגה, אתה באותו משטר עם זכות לחוק ופסקת ההתגברות 61, אין לך מגבלות, אתה יכול לבטל הכול. שאלה גם בהקשר של המערכת השיפוטית שדנו בה, אתה מכיר טוב מאוד את פסק הדין קול העם,

פסק הדין קול העם שביטל החלטה של שר, נכון? ואתה יודע היטב שפסק הדין קול העם הוא לא רק יסוד ביסודות המשפט הישראלי, אלא יסוד מיסודות המשטר הישראלי, נכון? חד וחלק. נראה לי שלא היית ביום הזה, אני חושב שאמרנו את זה בצורה מאוד פשוטה, גם לייעוץ המשפטי וגם לכולם ושאלתי אפילו את הייעוץ המשפטי האם משהו בנוסח שמונח על פנינו היה מונע מבית משפט לתת בדיוק את אותו פסק דין כמו קול העם?

בוא נטפל בזה, כי אני אתך יחד מציע גם נוסח. אמרתי בצורה ברורה, שאני חושב שפסק דין קול העם איננו מבוסס על סבירות, הוא מבוסס על פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בזכויות, הוא מבוסס על איזונים של פגיעה בזכויות. על חקיקה פסיקתית של זכויות אדם, נכון? סבירות איננה חלק מהאירוע הזה, וגם ענה לזה הייעוץ המשפטי, ואם הוא יגיד אחרת,

אבל אני חושב ואם צריך את זה גם לטובת הבנת כוונת המחוקק לטובת הדורות הבאים, בניגוד למה שקרה בוועדות חוקה אחרות שלא רק שאין שום דבר כוונה, אין שום כוונה ואין שום דבר בנוסח, שימנע מבית המשפט לתת בדיוק את אותו פסק דין כמו שנתן בקול העם, בלי שום שימוש בעילת הסבירות. מכוח מה בית המשפט, אם לא - - - והוא אמר, אם אתה יכול לחזור ולהגיד את זה לפרוטוקול,

למען הסר ספק - - - אבל חבר הכנסת רוטמן, תסביר מכוח מה בית המשפט לקח לעצמו את החירות לקבוע בכפר שמריהו את חופש הדת כזכות חוקתית? בקול העם את חופש הביטוי? אם לשיטתכם בית המשפט לא יכול להמציא יש מאין זכויות יסוד חוקתיות, אז מכוח מה? גלעד, אתה שואל, אתה רוצה גם תשובה?

רק היה לי חשוב להבהיר, כדי שלא נלך להתווכח במקום שיש בינינו הסכמה. אין הסכמה. אין הסכמה, כי אנחנו חושבים שהרפורמה שלכם בדיוק תמנע את קול העם בפעם הבאה. יושב-ראש הוועדה, שאלת בהקשר לפסקת ההתגברות, נכון? אבל קול העם לא ביטל חוק. והזכרת את השופטת פרוקצ'יה, שאמרה לך במפורש: גם רוב של 120 לא יכול - - - היא דיברה על 80 כדוגמה,

אני בדעה מסויגת - - - אפשר בבקשה לא לנהל שיחת צד, כדי לא להפריע לפרופ' גנאים לדבר? אני שולחת אותה, את שפי פז, לבקש עזרה מהממשלה. אז בבקשה לא לנהל שיחות צד. אבל ביקשנו, ביקשנו והיו חוקים, ואתם עתרתם נגד החוקים.

רבותי, חברי הכנסת קוראים לסדר, אנשים שאינם חברי כנסת מוציאים, אני מבקש די. אז בהקשר של פסקת ההתגברות, אני אומר שפסקת ההתגברות היא שינוי חוקתי. בעולם אפשר לשנות חוקה או חוקי יסוד, אבל ברוב מיוחד של שני שלישים. אם ניקח את זה למציאות הישראלית, אלה 80 חברי כנסת, אבל בתנאי, בתנאי שאתה הזכרת אותו לפני כן יש עקרונות שאי אפשר לבטל, נכון? אי אפשר לבטל את העיקרון של כבוד אדם, נכון? אי אפשר לבטל.

אתה שואל אותי על משפט חוקתי השוואתי? יש לי תשובה, אבל זה לא הדיון. מה עמדתך? מה דעתך על כבוד האדם? אני אומר שאפשר לקבל פסקת התגברות בתנאי אחד, להגדיר עקרונות שאי אפשר לבטל אותם בכלל, כדוגמת כבוד האדם, בדיוק כמו שהוזכר לפני כן. כבוד האדם היא זכות שלא ניתנת בכלל לביטול, לא ניתנת בכלל לפגיעה, בתנאי שמדובר בהיקף מוגדר של כבוד האדם ולא במובן של השם הטוב. תלוי את מי שואלים. מהשופטים, אני סומך עליהם. לא, אני אתך.

פשוט אני אומרת תלוי את מי שואלים.

כי זה מה שפרופ' אוריאל לין אמר. פרופ' אוריאל לין אמר, וזה מענה לשאלתך הוא לא פרופ', הוא עו"ד, אולי הוא פרופ' של כבוד, עו"ד אוריאל לין שהיה יושב-ראש הוועדה אמר בצורה מאוד ברורה: בסופו של דבר אין זכויות אדם שהן מוחלטות, גם לא כבוד האדם, גם לא חיים,

זה מה שהוא אמר, אני לא אומר את דעתי עכשיו, אני אומר את דעתו, ואני חושב שזו הגישה הנפוצה בעולם, אם אתה שואל אותי. אין זכויות מוחלטות, והשאלה היא לא איזה זכויות אנחנו רוצים, מאמינים ורוצים להגן עליהן, אלא השאלה היא בסופו של דבר מי הגורם שמחליט שהפגיעה עברה איזשהו קו של מידתיות או תכלית ראויה, זו השאלה. בשאלה הזאת אתה אמרת: אני סומך על בית המשפט. ואני אומר: בהרבה מאוד מדינות בעולם, גם בהשוואה חוקתית, סומכים על המחוקק. יש מדינות שבהן יש חוקה מפוארת, אבל יש הוראה מפורשת בחוקה, שבית משפט לא פוסל חוקים.

יש מדינות שבהן, כמו קנדה, יש התגברות ברוב רגיל, אפילו לא ברוב של 61, יש כל מיני מנגנונים בעולם. ומה קורה ברוב המדינות, ב-87%? והאמירה הגורפת שנאמרה שאם יש התגברות משמעה שאין חוקה, היא בוודאי לא מוכחת בעולם. יש מדינות שמקבלות את האמירה הזאת, ויש מדינות שלא.

אבל זה לעניין השוואתי. אתה אומר: אני סומך על השופטים. אני חושב שאזרחי מדינת ישראל, גם כעובדה וגם במצב הרצוי ולא רק במצב המצוי, מרגישים הרבה מאוד פעמים שהכנסת מנסה להגן על זכויות האדם שלהם ומי שרומס את זכויות האדם שלהם הוא דווקא בית המשפט, למשל שפי פז שישבה פה ואמרה את זה קודם בקולה, ולכן אני מעמיד את זה, אבל זה למשל, יש דוגמאות רבות נוספות. - - - לאנשים מסוימים לפעמים. ולבית המשפט גם אכפת רק מאנשים מסוימים לפעמים. בבית משפט כל אדם הוא אדם,

שפי ודבי, נו באמת, אני אפריד ביניכן? אני אסכם במשפט הראשון שהתחלתי בו, חוק יסוד או חוקה או מאפיינים, עקרונות של חוקה או חוקי יסוד,

לקבל רפורמה, לדעתי, בתנאי התנאי הוא לא משפטי, אלא תנאי חברתי שמדובר בהסכמה רחבה של החברה, ואני אומר קואליציה עם האופוזיציה. תודה רבה. גלעד, אתה בתור. אני רגילה, עכשיו אמרנו שאני מדברת, מה נסגר? אני יכול לתת עכשיו לדובר אחד, אני לא אחלק ביניכם, גלעד היה רשום בתור קודם דבי הגיעה לפניי,

דבי בבקשה, ואחריך ידבר עוה"ד עדו רכניץ. כבוד היושב-ראש, ברשותך אני רוצה לפתוח כאחת מ-120 חברות הכנסת במשהו שחרה לי לאחרונה, ואני חושבת שאם אנחנו עוסקים בכבוד האדם, חירותו גם מן הסתם, יש לזה השלכה, אני רוצה לפתוח בהתנצלות בפני היועמ"ש, עו"ד ד"ר גור, על היחס ותהיה עמדתך ותהיה חוות דעתך אשר תהיה, זה המקום לשמוע, זו דמוקרטיה. אני רואה בצורה חמורה את הגישה ואת ההתנהגות, כי בסוף כבוד היושב-ראש, יש כאן בן אדם. היינו צריכים לשמור על כבודו, גם אם עמדתו לא נעמה לאוזן והיתה שונה. לגבי מה שאמרת בעניין הנסיעה, אני רוצה לשאול את כבוד היושב-ראש, גישור והידברות אלה מילים נרדפות לשיטתך? אני שואלת אותך שאלה. אני חושב שגישור הוא מנגנון אחד להידברות, יש מנגנונים רבים נוספים.

כמגשרת בחיי בלא מעט מקרים, האם אתה מסכים אתי, שאם רוצים להגיע להידברות, ובהנחה שהיא באמת אמרה את מה שהיא אמרה, שהיא לא תתחיל להיכנס להידברות אלא אם הכול יופסק כאן, האם זה לא מתבקש? הרי איך יכול להיות שאתה תעשה ערוץ של הידברות, ומנגד ימשיכו לחתור או להוביל למהלכים מסביבה או מעל? לכן אני חושבת שכן היה נכון מה שהיא אמרה וצריך לעצור את הכול וללכת להידברות, ולא לראות בה איזשהו איום. הרי הכי נוח לכם להאשים. למה אתם לא רוצים הידברות? כי אתם לא רוצים הידברות, אנחנו לא יכולים לעצום כאן את העיניים. שאלה פשוטה, לדעתי זה השבוע השלישי בוועדה ונאמרים פה דברים ונאמרים דברים ענייניים, להבדיל ממה שאתה אומר. איך יכול להיות שעד היום לא באתם עם איזה שינוי קטן, עם איזשהו ניסיון? כשאנחנו ישבנו עם השר בן גביר, כשהוא רצה להעביר כאן איזושהי הצעת חוק, כשנאמרו דברים, הם נכנסו, שינו, עיגלו וכן יכולנו להגיע.

את יכולה לתת לי דוגמה לאיזושהי הצעה לשינוי הנוסח שניתנה על ידי חבר אופוזיציה, שאני אמרתי לה לא או שלא שקלתי? אני אולי פספסתי,

אם פשוט את יכולה רק לתת לי דוגמה, מלבד שלילה מוחלטת של ההסדר, שזה נאמר בקול רם,

כשאנחנו מדברים על פסקת ההתגברות, שאין הגיון שזה 61, האם באתם ואמרתם - - - אני עונה לך, אבל אני אמרתי שאנחנו עכשיו מדברים על הנוסח של חוק-יסוד: השפיטה. אני מבין מזה שאין לכם הערות, שהכול מקובל עליכם . לא לא, נהפוך הוא. אני אמרתי שאנחנו מדברים על הוועדה לבחירת שופטים. מה רוטמן, אתה לא מקשיב למה שאנחנו אומרים? מילא שאתה לא מבין מה אנחנו אומרים, אתה לא מקשיב? אני דיברתי על הוועדה לבחירת שופטים. מישהו מכם בא ואמר: אני מציע שינוי פלוני או אלמוני, ואני לא דנתי פה?

כן אדוני.

בבקשה, מה היה השינוי שהוצע? תחזור בך מההצעה הנוראית והאיומה הזאת, תפסיק להרוס את בית המשפט זה מה ששמעתי מכם שוב ושוב. לא, סליחה, אתה שמעת

אני מקווה שזה לא על חשבון הזמן שלי. בוא תעשה חצי-חצי קואליציה ואופוזיציה, תרשום - - - אם אדוני רוצה לשמוע את עמדתי בנושא בחירת שופטים, אני אגיד לאדוני איך יעלה על הדעת, שהרוב באופן אוטומטי הוא של הקואליציה?

אנחנו נבחר, אותו שופט שייבחר, לימים גם יהיה נשיא בית המשפט, ואתה כפוף אלינו. אז בוא נהיה הוגנים, נקבע ארבעה מהקואליציה, ותהיו מספיק גיבורים ותשימו עוד ארבעה מהאופוזיציה ועוד שניים שיכריעו, אבל זה שאתה מראש - - - ולכן אתמול הגיע לפה נציג ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, כי העליתם רעיון ואמרנו: בוא נבדוק אותו, בדקנו וגילינו שבמדינות רבות בעולם הדמוקרטי לקואליציה יש כמעט 100% - - - לא נכון. היינו באותו דיון? זה פשוט לא מה שכתוב בדוח המחקר, זה פשוט לא ייאמן, אין שום קשר בין האמת לבין מה שאתה אומר. אתה ממציא אתה ממציא כל הזמן. יואב, אתה לא תקטע את דבריי. אני קורא אותך לסדר - - - - פעם שנייה. לא, אתה קראת לעצמך פעם שלישית. תודה רבה. אתה מסלף מילים כל הזמן. אתה מסלף עובדות כל הזמן.

אתה לא מבין למה אי אפשר לנסות - - - אתה כנראה דווקא מבין מה שאומרים - - - צא בבקשה, אתה קוטע את דבריי, כי אתה לא מוכן לשמוע את האמת. אתה אומר דברים לא נכונים, ואתה עושה את זה כל הזמן כל הזמן. כל הזמן. אתה גם אומר דברים לא נכונים,

צא בבקשה.

אני לא אמרתי שברוב המדינות, אני לא אמרתי שבכל המדינות. כן אמרת. אמרת ברוב. לא נכון. (חבר הכנסת יואב סגלוביץ יוצא מחדר הוועדה.) תוציאו את הסרטון.

אמרת במדינות רבות, נכון? כמה מדינות?

שתיים, מיעוט רבים שניים. גלעד, אתה נתת את זמן הדיבור שלך לדבי. אני מנסה לנהל שיח עם דבי, ואתה מנסה לקטוע אותו. אני מנסה להבין, מה קורה פה?

מה קורה פה? אני אמרתי לה, שמאחר שעלתה טענה על ידי נציגי האופוזיציה, שאמרה שבשנייה שיש לקואליציה כוח - - - - רוב אוטומטי. - - רוב אוטומטי למינוי שופטים, עלו טענות שזה קץ הדמוקרטיה, עלו טענות שזה כוח רב ומופרז מדי, עלו טענות מאוד גדולות, אז אמרתי: בוא נבדוק מדינות דמוקרטיות, וגילינו שבמדינות רבות לא אמרתי שברוב - - - אני אשמח לשמוע, אדוני יוכל לתמוך את מה שהוא אומר?

אדוני יכול להגיד כמה? קראנו את הדוח. תן לדבר, גלעד, מה יש לך?

את חוסר הסובלנות שלך לשמוע דעה שמנוגדת לעמדתך הוא מדהים. הוא למד מגדולים ממנו. רבותי סליחה, אני כל פעם חוזר בי. אני מצטער, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אתם רוצים להמשיך לשקר לפרוטוקול ושאני אשתוק?

אולי אתה זה שעושה את זה ואתה מטיל את הרפש עלינו? סיימת לדבר את דבריך, דבי?

תודה, אז תחתרי לסיום בבקשה. אני לא אתייחס לדבריכם, אתם עושים פה מעשה נבלה חד וחלק. לא לא, תכבד את המעמד. תכבד את המעמד - - - אתם עושים פה מעשה נבלה. כאשר אני לא מתייחס לדבריכם, אתם מתלוננים שאין נכונות לפשרה. כאשר אני מתייחס לדבריכם, אתם סותמים לי את הפה.

אנחנו רוצים שתתמוך את מה שאתה אומר.

תודה רבה. סיימת לדבר? תודה.

התחושה שלי ולא רק תחושה ומה שמסתמן, שכמו שאתם מחלקים משרדים-משרדים-משרדים, המשרד הבא יהיה המשרד ככל הנראה לשפיטה, מי יקבל החלטות,

מספיק עם האטימה, תשקיפו בבקשה את מה שקורה לציבור ותפסיקו לקרוא לעברנו מעשה נבלה, כי נאמרים פה דברים צודקים ואמיתיים, ואנחנו רוצים לשמור על הדמוקרטיה, ויש לך חובה גם כאזרח להיות חלק מזה.

תודה רבה. הדובר הבא יהיה הרב עו"ד עדו רכניץ. אני רק אגיד לפני, מאחר שכנראה ששיח זה קצת מוגזם. באוסטרליה - - - - יש חוקה במדינות האלה או לא? דבי תודה. יש או אין? תודה. שאלה טובה. יש שני בתי - - - יש בחירות אזוריות או אין?

דיברנו על אוסטרליה,

שבה את רוב שופטי בית המשפט העליון החוקתי ממנים יושבי הראש - - רוב - - כן, את הרוב. - - של שני בתים, שהם לאו דווקא בשליטה של - - - רק רגע אדוני היועץ המשפטי, אתה בהחלט תוכל לדבר, אבל אני חושב שישב פה נציג מרכז המחקר והמידע. אם אתה חושב שאני אומר משהו לא נכון, שבקנדה ממנה הממשלה, שבאירלנד ממנה הקואליציה - - - אבל זה מיעוט מהמדינות. אני לא אמרתי רוב או מיעוט, אמרתי מדינות רבות. אבל היושב-ראש - - - אני לא אמרתי שברוב המדינות, למרות שיש מדינות רבות, ואני עומד על אמירתי שיש מדינות רבות, שבהן לקואליציה יש את המילה הראשונה, ולפעמים גם האחרונה, במינוי שופטים, כולל הערכאה העליונה. כאילו

אדוני היועץ המשפטי, אתה בחרת לדבר ביום ראשון, בסדר גמור. אם אני אומר מידע לא נכון, בבקשה תעצור אותי ותקטע אותי באמצע, אני מבקש תמיד בכל עת. אם אתה רוצה להכניס את המידע שלי לקונטקסט, תנצל את זמן הדיבור שלך. באוסטרליה הממשלה ממנה.

באירלנד הקואליציה ממנה. בארצות הברית יש רוב רגיל בממשלה ובפרלמנט. שמחה, היינו פה בדיון עד תשע, וזה לא היה ככה. בקנדה הממשלה ממנה על פי המלצה של ועדה שהיא מקימה. אני ישבתי בדיון אתמול. חבר הכנסת רוטמן חבר הכנסת רוטמן, מדינות רבות אבל הן מיעוט. זה לא מה שנאמר.

הבנתי שאתם תנסו לסתום לי את הפה כל פעם שאני אנסה לומר את האמת.

תודה רבה רבותי, עדו רכניץ בבקשה דבר. לא לא, רגע, אני רוצה - - - לא רגע,

חברת הכנסת קארין אלהרר, לא.

אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי, שיבאר את הדברים, כי אני ישבתי פה אתמול, וזה לא נאמר ככה. קארין, תודה. כשהיועץ המשפטי יבקש לדבר, הוא ידבר, כי אם אני אמרתי משהו לא נכון, ביקשתי ממנו שיקטע אותי באמצע. גם לי יש זכות לבקש ממנו.

נכון, אבל עכשיו תור עדו רכניץ. אז אתה שולל את זכותי. לא, דיברת, ביקשת, ועכשיו תור עדו רכניץ לדבר. לא, אבל אני רוצה שהוא ידבר. אני מבין, זאת לא זכותך לקבוע מי מדבר. אבל אני ביקשתי. חברת הכנסת קארין אלהרר. כן, זה השם שלי.

עדו רכניץ, בבקשה.

בוקר טוב, אנחנו הצגנו נייר עמדה, שנמצא באתר הוועדה, ועקב מגבלות הזמן לא נחזור עליו עכשיו. סליחה, לא שמעתי מאיזה ארגון אתם. מכון משפטי ארץ, מכון משפט עברי. תמציתו היא שעל פי המשפט העברי, זכותו של הציבור לבחור את הדיינים בעלי השקפת העולם שנראית לו מהציבור, זה העיקרון. כשאנחנו באים לשאלה שלפנינו, ואני חושב שהוויכוח הסוער פה קצת מערבב שתי שאלות, שצריך להבחין ביניהן: שאלה אחת, נקרא לה בצורה לא מקצועית, לרותי יש אג'נדה, כלומר האם בחירתה,

של פרופ' רות גביזון זיכרונה לברכה, שיש לה אג'נדה, כמו שלכל שופט יש אג'נדה, אמורה להיות נתונה בידי שופטי בית משפט העליון ונציגי לשכת עורכי הדין, או בידי נציגי הציבור. אני מניח שהיושבים סביב השולחן מסכימים, שרות גביזון היתה יכולה להיות שופטת מעולה, ובכל אופן עלתה שאלה אמיתי וויכוח אידיאולוגי או משפטי, האם טוב שהשקפת העולם שלה תיכנס לבית המשפט העליון או לא. אני חושב שעמדתנו בשאלה הזאת היא חד-משמעית, שהשאלה הזאת אמורה להיות נתונה בידי הציבור, ובמשטרים דמוקרטיים בידי רוב הציבור. השאלה השנייה, והיא השאלה שמטרידה בעיקר את האופוזיציה, היא החשש לפגיעה באיכותו של בית המשפט ובעצמאותו של בית המשפט. נכון.

חשש שהעברת הכוח לקואליציה תגרום לכך שהקואליציה תמנה שופטים שנוחים לה כדי להחליש את הרשות השופטת. ההצעה שלנו, כהצעת פשרה, היא להחליף את נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה בשני שופטים מחוזיים, שייבחרו על ידי יושב-ראש הכנסת. מצד אחד, זה יאפשר לקואליציה לבחור שופטים, שיש להם השקפת עולם המקובלת עליה, על הקואליציה ועל רוב הציבור. ואם נחזור לשאלת לרותי יש אג'נדה, אם כך היה, רות גביזון היתה שופטת בבית המשפט העליון. מצד שני, זה נותן רוב לשופטים בוועדה, כלומר 5 מתוך 9 חברי הוועדה יהיו שופטים. אני מניח שכמו שאמר פה חברי, פרופ' גנאים, אפשר גם לסמוך על שופטים, שישמרו על איכותו של בית המשפט. לכן כשיש לנו 5 שופטים מכהנים ובדימוס בוועדה, אם יובא מועמד שאיננו עומד בקריטריונים של איכות ועצמאות, הם יתנגדו וימנעו את בחירתו. לכן בעיניי זו הצעה טובה, שמאזנת בין שני הערכים החשובים של הייצוגיות ושל האיכות. אפשר לשאול שאלה?

ההשקפה שלך,

רלוונטית גם לבחירת דיינים לבית הדין הרבני,

אגב, זה המצב בוועדה כרגע.

יש שם רוב שאיננו דיינים. אבל השאלה היא לא רוב, השאלה היא האם לדיינים גם היום - - - אבל התשובה היא כן. רק לדייק, מכיוון שנושא חוק הדיינים הוזכר פה פעמים רבות, אם אפשר היושב-ראש. א. הוועדה הזאת סירבה לאשר את הצעת חוק הדיינים שקידמה הממשלה סירבה, באה ואמרה: ההצעה שכדרך אגב, הוסכם עליה בהסכמים הקואליציוניים. הצעת חוק הדיינים פורטה בהסכמים הקואליציוניים, והממשלה הניחה הצעה, בניגוד למה שקורה כאן, הניחה הצעה, והוועדה כאן באה ואמרה: עם כל הכבוד להסכמים הקואליציוניים, ועם כל הכבוד להצעת חוק הדיינים בנוסח של הממשלה, ההצעה הזו היא לא מאוזנת וסירבנו לקבל אותה. וההצעה שהובאה כאן היתה הצעה שאנחנו יזמננו בוועדה, ובניגוד לעמדת השר שקידם זה לא היה השר מתן כהנא, זה היה השר אלקין השר אלקין מאוד התאכזב לגלות, שבסוף אנחנו לא הסכמנו למצב שבו הפוליטיקאים יכולים לכפות על הרבנים הראשיים ודייני בית הדין הגבוה, או בית הדין הערעורים מועמד, שהם לא שותפים לבחירתו. הדיון הוא לא עניין מספרי. אפשר להוסיף פוליטיקאי מהאופוזיציה ומהקואליציה, שרים וכו'; השאלה היא על סיפור הקונצנזוס של ה-70%, זאת השאלה, האם בסופו של דבר במינויים מן הסוג הזה, יש אינטרס בחתירה לקונצנזוס של שלוש הרשויות לגבי מי יושב בבית המשפט העליון או בבית הדין לערעורים, בית הדין הרבני לערעורים. אנחנו בוועדה הזו הקפדנו מאוד, שבסופו של דבר הצורך להגיע להסכמה עם הדיינים יישמר, וזה דבר שאתה לא התייחסת אליו כאן, אני לא בהכרח אומר שאני מסכים - - - אמרתי מה שנכון לגבי שופטים, נכון לגבי דיינים, עם שני המרכיבים.

אפשר שאלה? יש לנו שלוש דקות לסיום לעוה"ד. אני לא עו"ד דרך אגב. רשום בפרוטוקול שהוא עו"ד, הוא לא עו"ד. נא לשים לב. אדוני היו"ר, אני עדיין עומדת על בקשתי שהיועץ המשפטי לוועדה יעדכן אותנו, כי יש מחלוקת ביני לבינך, ולא רק ביני לבינך, בין כל מי שנכח בדיון אתמול בדיון,

השיטות שסקרו בפנינו מלמדות שהפוליטיקה ממנה יותר מאשר משהו אחר? אין מחלוקת, אני לא טענתי על רוב ומיעוט. לא, אבל זה לא מה שעלה בדוח. אני מבקשת בירור מהיועמ"ש. אין שום בעיה, אדוני היועץ המשפטי,

אם אפשר להתחיל את זה גם ביום ראשון. ואני מציעה רק פחות שיעורי חינוך ליועמ"ש ויותר דיון. אדוני היושב-ראש. לא, יש לנו שתי דקות. שתי דקות זה המון זמן.

אני חושב שהיועץ המשפטי יוכל להרחיב על זה ביום ראשון.

אין בעיה, אני רק אמרתי גם קיבלנו על זה הודעה, וגם אתמול דיברתי על זה יש המון מנגנונים, לגבי קנדה למשל הזכרתי שיש ועדה מייעצת, שראש הממשלה ממנה בנוהל ממשלתי, יש המון מנגנונים. אבל כשמדברים על הסדרים חוקתיים ויש המון מנהגים, גם בישראל יש מנהגים, אם אתה שואל אותי מה יהיה המנהג שייווצר כתוצאה מהשינוי החוקתי, לא אני ולא את יודעים, אבל המנגנונים שמאפשרים לשלטון ברוב, וזה כן, ברוב מדינות העולם, וזה על בסיס המחקר שאני עשיתי, ברוב מדינות העולם, השלטון בין אם מדובר בשילוב של כמה רשויות, בין אם מדובר ברשות אחת, אני מבין, יש מגוון, יש מנעד, באירלנד ראינו אחת, בקנדה ראינו אחת, בשוודיה ראינו אחת. אז אני אומר: נכון שיש מדינות אחרות, אבל אני חושב שאם אנחנו מדברים מתוך הסקירה שסקרה 1,2,3 - - - ברוב, ברוב המדינות.

אמרת במרבית. אם מתוך 12 מדינות הבאנו 4 מדינות שהראו שזאת 100% קואליציה ששולטת, אני חושב שזה המצאה הגיונית. אדוני היו"ר, זה מיעוט מתוך המדינות. לא לא, זה לא מיעוט. 4 מתוך 12 זה לא מיעוט? אני רק רוצה לציין לפרוטוקול, שהתרבות הפוליטית שלנו היא חולה - - נכון, את צודקת. - - בניגוד למצב שבו ראש ממשלת בריטניה התפטר רק כי תפסו אותו במסיבה בקורונה, כאן עבריינים עדיין מכהנים.

רלוונטי מאוד מה שאת אומרת, מאוד. מאוד רלוונטי. ולפוליטיקאים האלה אתה רוצה לתת יותר כוח. תודה רבה. אנחנו נתכנס להמשך דיוני ציון במשפט תיפדה, בעזרת השם ביום ראשון. כסדום היינו לעמורה דמינו. ידעתי שזה מה שאתה רוצה לומר. מה לעשות, כל פעם שאתה תזכיר את הפסוק הזה לכבודו של הנביא ישעיה, אני אזכיר "כסדום היינו לעמורה דמינו".

גלעד, אתה מפריע לתת הודעה. בסדר, אז אל תיתלה בנביא ישעיה.

מחר בשעה 9:00 אנחנו נקיים דיון בעניין חוק ההוצאה לפועל.

פורסם בלו"ז, בעניין חוק ההוצאה לפועל הכנה לקריאה שנייה ושלישית. מה זה הדבר הזה? לא יהיו הצבעות מחר למי שדואג. אם יהיה שינוי בשעה, תבוא על זה הודעה. לא יהיו הצבעות מחר למי שדואג, יהיה מחר דיון בחוק בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.